לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/212/22 וכלה בהצעת חוק פ/401/22: הצעת חוק לקידום שירותי הרפואה בעיר אילת (תיקוני חקיקה), התש"ף 2019, מאת חברת הכנסת יעל גרמן, הצעת חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (תיקון, הקמת מערך נאמני מניעת

זה היה שם החיבה של מקס ליאונס במחתרת ההולנדית, והוא הלך בשבוע שעבר לעולמו בשיבה טובה. בתחילת מלחמת העולם השנייה הוא היה בחור צעיר, יהודי תושב הולנד, בן 21. היו לו הניירות המתאימים וגם סיפורי כיסוי, והוא יכול היה להעביר את המלחמה בביטחון יחסי ולשמור על עצמו.

תודה, חבר הכנסת יזהר שי. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת מרגי. כבוד היושב-ראש, העציר המינהלי הפלסטיני אסמאעיל עלי מאבו דיס שבירושלים המזרחית שובת רעב כבר יותר מ-110 ימים בכלא הישראלי. בקשתו מאוד פשוטה: לדעת במה הוא מואשם. אימא שלו מדווחת כי מצבו מידרדר במהירות, אובדן משקל, ראייתו נפגמה והוא לא מסוגל לצעוד, דפיקות ליבו נחלשו משמעותית. לפי אימו הוא לא מקבל טיפול רפואי מספק. עוד שובתים רעב עכשיו מוסעב אלהינדי ואחמד זהראן, שאומנם שובתים רעב פחות זמן,

במצב בריאות בעייתי. גם הם לא יודעים במה הם מואשמים. לפני יומיים העליון דחה את ערעורו על עלי, והרשויות לא מוכנות לקצר לו את המעצר המינהלי. מעצרים מינהליים הם אכזריות של הכיבוש, ועומדים בסתירה לכל חוק בין-לאומי. או שיוגשו אישומים ויתנהלו משפטים כלפי החשודים במעשים לא חוקיים, או שישחררו את העצורים. אסור לתת לאנשים לאבד את חייהם בגלל מעצרים לא חוקיים, לא אנושיים, שגם לא עונים על המינימום שיש בצדק המשפטי. תודה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת מרגי, בבקשה, אדוני. אחריו חבר הכנסת שמולי. עכשיו גם לי הזכות לומר דברים בשם ניקו,

שבאמת לא צריך סיבה כדי לעשות מעשה טוב. אם היה לנו ספק בכך שכל תחום הבטיחות בענף הבנייה הוא מופקר ולא מפוקח, באה הפרשייה הזאת של התחזות למפעילי מנופים. מסתבר שזו הייתה תופעה גדולה ורחבה, אנשים התחזו למפעילי מנופים, ויש אפילו חברות שעשו מזה סטרטאפ: הסמיכו, או חילקו רישיונות מזויפים להפעלת מנופים. רק בחודש אוקטובר, 17 תאונות עבודה בענף הבנייה, 14 פצועים, שלושה הרוגים. ואני שואל מה עוד צריך להיות או לקרות כדי שייעשו צעדים כדי להפסיק את המגפה הזו, שהיא לא גזרת גורל. תודה לחבר הכנסת מרגי. חבר הכנסת שמולי, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בסדרת תחקירים של הכתבת המצוינת של תאגיד "כאן" דקלה אהרון, נחשפו שורה של כשלים חמורים ומתמשכים במוסדות האשפוז הגריאטרי במדינת ישראל. האסקימואים, אדוני היושב-ראש, שולחים את הקשישים שלהם למות על איזה קרחון. כאן מספיק לשלוח את הקשישים לאחד מהמוסדות האלו שנמצאים מעבר להרי החושך של החברה הישראלית, והם כבר ימותו בעליבות ובהזנחה, בבדידות ולפעמים גם באלימות. הדיווחים שעולים מתוך הדוחות של משרד הבריאות משקפים מצב חמור מאוד של הזנחה מתמשכת, של ריקבון, של אי-מתן תרופה, של אנשים שלא פינו אותם בזמן לבתי חולים למרות מצבים מסכני חיים, של חיסכון בתרופות ובאוכל על חשבון אותם הקשישים המסכנים שהם חסרי ישע. אדוני היושב-ראש, אני חושב שאנחנו חייבים להתגייס כדי לעשות אחת ולתמיד סדר באותם המקומות. זה פשוט פשע בחסות המדינה מה שקורה. המוסדות האלה הם מוסדות ממשלתיים, אדוני היושב-ראש, וההפקרות הזו חייבת להיפסק. אני באמת חושב שהמצוקה התקציבית בעצם כופה על אותם המוסדות מצב כרוני של משבר מתמשך, אבל גם משרד הבריאות נכשל פה כישלון חרוץ בתפקיד שלו בהגנה על הקשישים. אני יודע שזו עת מחלוקת בכנסת ישראל, אבל על הנושא הזה אנחנו בוודאי נוכל להסכים.

תודה, חבר הכנסת שמולי. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת היבה יזבק. חבר הכנסת בנט, ממחר, שר הביטחון,

אבל אני בכל זאת רוצה להגיד לו כמה מילים, כמה עצות לקראת הכניסה שלו לתפקיד מחר.

בשמי ואולי בשם הרבה מאוד מחבריי במפלגה שהיינו עשרות שנים בצבא, שמשרת שר הביטחון היא לא עוד תפקיד, עם כל הכבוד לתפקידים האחרים. מדובר בתפקיד שמחייב אותו, אותך, אני אומרת לך, בנט, ללמידה, להתמקצעות. זה בטח לא תפקיד שבו אפשר לרוץ לספר לחבר'ה, זה בטח לא תפקיד שהפופוליזם בתהליך קבלת ההחלטות נכון לו. ואני ממליצה לך בחום להקשיב לאנשי הצבא, חובה,

שעיקר משימתם היא להבטיח ביטחון למדינה, למען כל אזרחי המדינה.

להקשיב, ולהביא, בסופו של דבר, יכולת להגן על האינטרס הביטחוני ממקום של מקצועיות והבטחת הביטחון לאזרחי המדינה. את אזרחי המדינה לא מעניינות לא בחירות, לצורך העניין, לא נבצרות ולא ממשלה צרה. מעניין אותם ביטחון. מכאן אני פונה אליך ואומרת לך: תיכנס לתפקיד באופן הנדרש, ומפה אני גם מאחלת לך הצלחה רבה. ההצלחה שלך היא ההצלחה שלנו. תודה, חברת הכנסת ברביבאי. חברת הכנסת היבה יזבק,

ואחריה, חבר הכנסת גדי יברקן. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לדבר ולהעלות נושא שמאוד חשוב לחברה הערבית. ביום חמישי הופצו צווי הריסה לכ-25 בתים בקלנסווה שבהם מתגוררים יותר מ-300 אנשים,

אישה וילד. פניתי גם לשר בשאילתה דחופה בנושא. אנחנו מדברים פה על שכונה שלמה שעומדת להימחק ועל הרס שלם למשפחות שלמות ולמאות אנשים. כולם יודעים שהמדינה הזניחה באופן שיטתי את התחום של התכנון והבנייה בחברה הערבית. גם דוח מבקר המדינה האחרון הראה כי הממשלה נכשלה בפתרון מצוקת הדיור ביישובים הערביים. המדיניות המענישה והאכזרית הזו, שמתייחסת לערבים כפולשים וכעבריינים, היא גם ביטוי ישיר של חוק קמיניץ, חוק שהורס לא רק בתים אלא גם חיים שלמים של אנשים. את החוק הזה חייבים לבטל, וחייבים לבסס תוכנית שתאפשר לערבים לחיות בכבוד תחת קורת גג.

תודה לחברת הכנסת יזבק. חבר הכנסת גדי יברקן,

ואחריו, חבר הכנסת אורי מקלב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בשבוע שעבר ציינו את יום העלייה, את יום העולה, איך שנקרא לזה. זה היה יום מרגש

ואני מברך על כל עולה ועולה חדשים שעולים לארץ ישראל. אני הייתי רוצה להקריא נתונים עד שנת 2019, סוף השנה שעברה, נתונים של הממ"מ של הכנסת. העליות האחרונות, שעלו בשנה שעברה, עלו כ-28,000 עולים חדשים: 6,355 מאוקראינה, 2,415 מצרפת, משאר אירופה, 2,477, מאסיה, 1,429, מאמריקה ואוקראינה, 4,245. אפס מאתיופיה, אבל נתנו כותרת:

353. מדינת ישראל קיבלה החלטת ממשלה שבה צריך להעלות את הממתינים מאתיופיה. בהחלטה הקודמת היו 8,700 איש שממתינים לעלייה. מדינת ישראל פתחה את שעריה כמו שצריך, וטוב שהיא עשתה את זה, לשאר מדינות אירופה ואמריקה, אבל סגרה את שעריה לאתיופיה, וחבל מאוד. אני מקווה שבממשלה הבאה הנושא הזה יעלה לדיון במיידי, וכבר ביקשתי להכניס את זה לתוכנית העבודה של שתי הממשלות, זו אשר תהיה.

תודה לחבר הכנסת גדי יברקן. חבר הכנסת אורי מקלב,

ואחריו, חבר הכנסת חמד עמאר. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אתמול בשעת לילה מאוחרת קראתי כתבה בעיתון המבשר, שבה הוא מודיע שבמדינת איטליה ביום חמישי האחרון נכנסה לתוקף הצעת חוק חדשה שתחייב את כל מי שמסיע ילד עד גיל ארבע ברכבו להתקין התקן למנוע שכחת ילד ברכב. הוא מספר איך זה עובד, מפעיל אורות, מפעיל אזעקה מבפנים,

קנסות, וגם מי שמתייר באיטליה מחויב. לא שהטריד אותי שכשאני אבוא לתייר באיטליה, איך אני אתמודד עם זה. האמת היא שבאמת הדיר את שנתי: מדוע במדינת ישראל, מדינה טכנולוגית, שהפרלמנט הזה, כמעט שלא הייתה בו ועדה בכנסת שבה לא דיברו וניתחו והביאו וגם הציפו, והגיעו לפה הורים ששכחו, בטרגדיה גדולה, את הילד ברכב. הטרגדיה היא גדולה. משנת 2008 עד 2017, 24 ילדים קטנים, או 24 תינוקות, נשכחו ברכב ומתו בעקבות השכחה הזאת. לא צריך הרבה דמיון לתאר את הצער הגדול, את הצמרור של הילד חסר האונים ואת הטרגדיה מול ההורים, שעל פי רוב ההורים או הסבים והסבתות הם שהביאו אותם לרכב, הפעם האחרונה שהם הביאו אותם לרכב והפעם הראשונה שהם פתחו את הדלת וראו אותם מתים. מדוע מדינת ישראל, אחרי שמדינות אחרות הצליחו לתקן תקנה, במדינת ישראל לא רק שאת החוק לא מצליחים להביא אלא גם לא להביא לתקינה של כזה מכשיר,

למה מוצר כזה לא יכול לזכות לקבל תקינה? שיאושר על ידי מכון התקנים, כשמשרד התחבורה מלווה את זה, מוביל את זה ועומד על כך שזה יהיה. תודה. 100 דולר, 100 דולר, זה מה שזה עולה שם. וכשהביאו כאן את ההצעה אמרו שזה צריך לעלות למעלה מ-1,000 שקל. לא מדברים על כסף, מדברים על חיים.

תודה לחבר הכנסת אורי מקלב. חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה, אדוני, ואחריו, חברת הכנסת אורלי פרומן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בעוד חודש וחצי מסתיימת תוכנית החומש של המגזר הדרוזי, 959, לפיתוח והעצמה של היישוב הדרוזי. זה אומר שבתחילת 2020 לא יהיה שקל אחד בתקציב למגזר הדרוזי. כידוע לכם, כל התקציב של המגזר הדרוזי נמצא בתוכניות חומש, לא נמצא בבסיס התקציב. זה אומר שאין פיתוח, אין רווחה, אין חינוך, אין כלום בעצם. המועצות יקרסו בתחילת השנה, 200 עובדים יפוטרו בתחילת השנה. ראשי רשויות שלחו מכתב לראש הממשלה, יותר ממכתב אחד. היום דיברתי עם ראשי הרשויות. אפילו תגובה אחת לא הייתה. אפילו: אני מאשר את קבלת המכתב, לא היה.

אני פונה כאן לשר יריב לוין, שנמצא כאן ושומע אותי. השר יריב לוין, אתה שומע אותי? תדבר עם ראש הממשלה, תאשרו לפחות את שנת 2020. לא יהיה לנו תקציב עכשיו, לא יהיה תקציב במדינה. אם לא יהיה אישור זמני לשנת 2020, כל המועצות הדרוזיות יקרסו.

אי-אפשר חוקית,

עשינו את זה לפני ארבע שנים, כי היו בחירות. אישרנו את זה זמנית לשנה אחת. נוכל לאשר את זה זמנית לשנה אחת,

אתה יודע, אין תקציב, אין בבסיס התקציב כסף למגזר הדרוזי, יש רק בתוכניות חומש. ואם לא תהיה להם שום תוכנית, 200 עובדים ילכו הביתה ויקרסו רשויות מקומיות. תודה. אני גם אפנה לראש הממשלה ביום רביעי, אני אדבר איתו על זה, ואני מקווה שעד סוף השנה יאשרו להם לפחות את שנת 2020, שיתחילו אותה עם תקציב.

תודה, חבר הכנסת חמד עמאר. חברת הכנסת אורלי פרומן,

ואחריה, חבר הכנסת רם בן ברק. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, במדינת ישראל אין שר רווחה, ומה שקורה במשרד הרווחה הוא כאוס חברתי. הבוקר כל המכללות הטכנולוגיות שבתו לשעתיים, כי לא הועברו להן כ-200 מיליון שקלים כפי שסוכם, והן נמצאות בסכנת קריסה מיידית. הן נמצאות תחת משרד הרווחה, ולהזכיר לכולנו, הן מכשירות כ-30,000 סטודנטים טכנאים והנדסאים, שמשתלבים בתעשייה הישראלית. נוסיף לזה את הגזרות על ההורים והילדים בפעוטונים, הקיצוץ התקציבי למסגרות החינוכיות, עיכוב שכר הלימוד. מצב זה מוביל לפגיעה קשה בילדים ובהורים. נוסיף לזה את מרכזי יום לקשיש בישראל, אשר מציעים שירות חיוני והכרחי למאות קשישים המוגבלים בתנועה החיים בגפם, הם, המרכזים האלה, נמצאים בסכנת קריסה מיידית. ראש הממשלה נתניהו מחזיק בידיו את התיק, ואוכלוסיות רבות במדינה נפגעות מדי יום.

זה מצב מסוכן, ואנחנו נעים לקראת פיצוץ חברתי. מעולם לא היו הפערים גדולים כל כך ומעולם לא הייתה הנהגה שהחלשים בחברה לא מעניינים אותה. עד כדי כך שגם כאשר ראש הממשלה מציע את תיק הרווחה, אף אחד לא רוצה לקחת אותו.

תודה, חברת הכנסת אורלי פרומן. חבר הכנסת רם בן ברק,

ואחריו, חבר הכנסת ישראל אייכלר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני כמה שנים אמרתי, ואני חוזר ואומר עכשיו: התופעה של נערי הגבעות חסרי המרות שפוגעים בחיילי צה"ל ובשומרי משמר הגבול ומשטרת ישראל היא תופעה של הסתה ואלימות ואין לנו את הפריבילגיה להתעלם ממנה. ההתפרעויות האחרונות שעליהן אנחנו שומעים כבר תקופה ארוכה הולכות ומחמירות כיוון שאין דין ואין דיין. המדינה איבדה את המרות ואת הריבונות. במהלך קמפיין הבחירות ראש הממשלה נתניהו התהדר כי יספח חלקים מיהודה ושומרון, עוד הבטחת בחירות חסרת תכלית ותועלת. ואני שואל את אדוני ראש הממשלה: איך תספח את השטחים אם אתה לא יודע להחיל את המרות של המדינה על כמה נערים? אדוני היושב-ראש, אותם נערי גבעות ומפירי חוק מרגישים על הגובה לא רק כי הם יושבים על איזו גבעה, אלא הם מרגישים חזקים כי הנציגים שלהם יושבים מסביב לשולחן הממשלה ונותנים להם את הגיבוי. לא מדובר על עשבים שוטים, אל תתבלבלו. מדובר בערוגות שיש מי שדואג לטפח אותן, ואנחנו חייבים לעצור את התופעה לאלתר. רק אתמול ציינו 24 שנים להירצחו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. אם למדנו לקח אחד מהרצח הוא שלפי איך שזה נראה היום אנחנו לא רחוקים מפגיעה פיזית בנבחרי ציבור, באנשי כוחות הביטחון ובעיתונאים. אין לנו את הפריבילגיה להתעלם מתופעות ההסתה והאלימות האלו ואחר כך להגיד: איפה היינו ומה עשינו. בוא נעצור את זה לפני שיהיה מאוחר מדי. תודה לחבר הכנסת רם בן ברק. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת עופר כסיף. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אחד התירוצים במלחמה הפוליטית שמשתקת את המדינה הוא הסטטוס קוו וחילולי השבת. יש מרוץ בעיריות מי ירמוס את השבת בגלגלי האוטובוסים וישחרר את עם ישראל מן הברית שכרת עימנו הקדוש ברוך הוא. "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדֹרֹתם ברית עולם" זה אמר הקדוש ברוך הוא, ולא החרדים ולא הדתיים. לא אנחנו קבענו מהי שבת. אף אחד לא עושה לנו טובה שהוא זוכה למתנה טובה ושבת שמה. הוא עושה טובה לעצמו, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה: "מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, לך והודיעם". אנחנו רק מודיעים לעם ישראל שמי ששומר שבת כהלכתה הוא אדם מאושר. בואו לחצרות החסידים, לקהילות החרדיות, ליישובים הדתיים, ותראו איזו מתנה טובה, איזה אושר השבת משרה על המשפחה, על הקהילה ועל החברה. כל העולם הנאור התקנא ביום המנוחה השבועי לפועל, לעובד ולסוחר בארץ ובעולם. יהדות ארצות הברית, לעומת זה, הולכת ונכחדת בהתבוללות טרגית, שהחלה אך ורק בגלל שאבותיהם נאלצו לעבוד בשבת בתקופה שבה המעסיקים פיטרו אותם אם לא באו בשבת. מלכתחילה לא קיבלו עובדים שומרי שבת. כך הפכו לעבדים מרצון, והתוצאה היא טרגית. בואו ותראו את היופי של השבת. ואי-אפשר להגיד על שלג שזה חמסין, ואי-אפשר להגיד על חילולי שבת שזה עונג שבת. צר לנו על אלו שאינם זוכים לראות באור השבת. אבל אנחנו לא כופים על אף אחד, לא רוצים שיעשו עבורנו כלום, בסך הכול אנחנו באים בשפה רכה ונעימה ומציעים לכולם: הביטו וראו את יקרת מעלת השבת.

ראו את החשיבות שלה לחיי האדם, לחיי המשפחה ולאנושות כולה.

תודה, חבר הכנסת אייכלר. חבר הכנסת עופר כסיף,

ואחריו, חבר הכנסת מיכאל ביטון. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, תושבי עיסאוויה סובלים בחודשים האחרונים מהתנכלות אלימה של המשטרה. יחידות מג"ב מסיירות בשכונה ללא מטרה הנראית לעין, מבצעות מעצרים ומטרידות את התושבים. לא מזמן נעצר ילד בן 16 באמצע יום הלימודים על ידי כוח חמוש שנכנס לבית ספרו, ובמוצאי שבת פצעה המשטרה כ-15 תושבים. לפני חודש פורסמה הקלטה שבה השוטרים עצמם מודים בכך שמטרתם לגרום לתסיסה בשכונה, ובסוף השבוע פרסם ניר חסון בהארץ שגם אחרי שהושג מתווה מול ועדי ההורים ועיריית ירושלים קיבלו מפקדי התחנות הוראה להתעלם מההסכם. היום אנחנו יודעים בבירור, האדם שעומד מאחורי הטרור המשטרתי בעיסאוויה הוא ניצב דורון ידיד, זה שתחת פיקודו משטרת התנועה זייפה תווי תקן למצלמות מהירות. האם מינויו של אדם זה הוא חלק ממדיניות ממשלתית מכוונת שמטרתה להבעיר את השטח? כמה שיותר עצורים, כמה שיותר פצועים, כמה שיותר אלימות? אני קורא לשר לביטחון הפנים ולממלא מקום המפכ"ל להפסיק לאלתר את ההתעללות בתושבי עיסאוויה, להשעות את הניצב מתפקידו ולחקור את התנהלותו.

תודה, חבר הכנסת כסיף. חבר הכנסת מיכאל ביטון,

ואחריו, חברת הכנסת יעל גרמן. אדוני היושב-ראש, סוגיית הבריאות בישראל תהיה סוגיה דרמטית בשנה הקרובה, בשנים הקרובות, לנוכח משבר חמור בשירות שמדינת ישראל נותנת לאזרחיה בתחום הבריאות. אבל עדיין יש שתי טעויות נפוצות בזמן האחרון: טעות אחת, אומנם כל המערכת קורסת אבל הגליל והנגב נדפקים יותר, יש חצי ממספר הרופאים, חצי ממספר האחיות וחצי ממספר מיטות האשפוז בנגב ובגליל ביחס למרכז הארץ, וכנ"ל אורך התורים, הוא גדול ומשמעותי במאות אחוזים. אז כשבאים לתקן את מערכת הבריאות צריך לתקן גם פערים בתוך מערכת הבריאות. הטעות השנייה, כשאנחנו מדברים על הבריאות בישראל אנחנו פוגעים במעמדם של אנשי המקצוע, וחשוב להבהיר את הדבר הזה. הרופאות והרופאים, האחים והאחיות, הסניטרים, צוותי העזר, הם אנשי מופת. הם נותנים את הלב ואת הנשמה לציבור. אנחנו מוקירים אותם, אנחנו רק לא מעמידים עבורם את התנאים הראויים, את המבנים הראויים, את התשתיות הראויות. אני רוצה לציין אדם אחד בשם ד"ר רפי בהם, שלפני 40 שנה בא לבית החולים סורוקה, ורק לשנים ספורות בא לעבוד בירוחם. במקום זאת, עבד בירוחם 40 שנה, סגן מנהל מחלקה פנימית. אשתו ד"ר אילנה בהם היא מנהלת מחלקה פנימית. בתו רופאה. הוא טיפל בתושבי ירוחם כחולים VIP בסורוקה. הרופאים האלה נערצים בעינינו, אבל התנאים שאנחנו מעמידים עבורם הם תת-תנאים.

חבר הכנסת מיכאל ביטון. חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. תודה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי וחברותיי, מדי יום מפרסם ארגון הרופאים הפנימיים את התפוסה בבתי החולים, מיכאל, זה מעניין לעניין באותו עניין. אני רוצה לקרוא לכם: בשערי צדק, מחלקות פנימיות א',

ג' 122% תפוסה, ובפנימית ד' כבר 125%; בפנימית ב' בהדסה עין כרם, 123%; בפנימית ג' במאיר, רק 117%; בפנימית א' באסף הרופא, 108%; במרכז הרפואי לגליל נהריה, ששם בכלל חסרים רופאים, התפוסה היא של 144%, ו-150% במחלקות הפנימיות. זה לא יכול להימשך. הייתה ועדה, ועדת טור-כספא. לפני ארבעה חודשים היא הגישה את מסקנותיה. משרד הבריאות אימץ אותן, אבל לא עושה מאומה. אנחנו יודעים שחסרים כ-300 תקנים של רופאים בבתי החולים. רופא עולה בערך כ-300,000 שקל לשנה, עלות מעביד. אם חסרים 300, הרי שמה שאנחנו זקוקים לו זה 90 מיליון שקלים. מהם 90 מיליון שקלים לעומת חיי אדם? אני קוראת למשרד האוצר לשחרר את התקנים ולמצוא דרך להעביר את הכספים, כדי שניתן יהיה לגייס רופאים, שלא נראה את מחזות הזוועה שראינו לפני שנה, כי החורף רק התחיל. תודה, חברת הכנסת גרמן. חבר הכנסת טופורובסקי,

חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אלה ההרוגים בתאונות דרכים מהשבוע החולף: ביום שלישי האחרון, 5 בנובמבר, נהרג רוכב אופנוע בן 26 בתאונת דרכים עם רכב פרטי על כביש 784, סמוך לכפר מנדא. עוד באותו היום נהרג גבר בן 60 בהתהפכות טרקטור בשטח חקלאי סמוך לכרמיאל. ביום חמישי, 7 בנובמבר, נהרגה דורית שליט,

מקיבוץ איילת השחר, כשהתהפכה עם רכבה לוואדי סמוך לקיבוץ גונן שבגליל העליון. סיפרו לי שדורית הייתה אישה עם לב ענק, והמשפחה שלה מוסרת שהיא תחסר לה המון. ב-8 בנובמבר נהרג רדא חרטביל, בן 38, תושב נצרת. הוא נהרג מפגיעת רכב לאחר שעזר לחברו להחליף פנצ'ר בגלגל מכוניתו בכביש 22. אתמול,

10 בנובמבר, נהרג רוכב אופנוע בן 40 סמוך למושב ישרש שבשפלה, לאחר שהחליק לשולי הכביש. עוד אתמול נהרג נחשון גרוס, בן 35, מקיבוץ גבת, בכביש 90, סמוך לפארן. נחשון נהרג בנסיעתו חזרה מאזכרת אחיו כרמל, שנהרג לפני 17 שנה בתאונה בנתיבי איילון. מעבר לסיפור הטרגי, ששניהם נהרגו בתאונות דרכים, מדובר על עוד הרוג בכביש 90 הנורא. הגשתי שאילתה דחופה לשר התחבורה כדי להבין מה עושים עם כביש 90, שמשרד התחבורה התחייב לטפל בו. יש תקציב שעבר, השר הקודם התחייב עוד בנובמבר, כשהיו כמה הרוגים, לטפל בכביש הזה, ועד היום הוא לא טופל מספיק וממשיכים להיהרג בו אנשים.

תודה, חבר הכנסת טופורובסקי. חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח, ואחריה, חבר הכנסת יועז הנדל. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי, יש לנו משבר תקציבי חמור באוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית. נכון להיום האוכלוסייה הערבית נשענת מבחינה תקציבית על החלטה 922, שתקפה עד שנת 2020. האוכלוסייה הבדואית מתוקצבת מתוקף החלטה 2397, שתקפה עד שנת 2021. האוכלוסייה היהודית, מאחר שאין החלטה ייעודית עבורה, מקבלת תקציב שפשוט הועתק משנת 2019 לשנת 2020. ולמי לא נשאר כסף?

ל-150,000 אזרחים דרוזים וצ'רקסים שנזנחו ופשוט לא קיבלו פתרון תקציבי. באוקטובר האחרון שלח פורום ראשי הרשויות הדרוזיות מכתב התראה למי שיושב בראש המשרד לשיתוף פעולה אזורי, השר צחי הנגבי, ודרש לקיים דיון דחוף בנושא התקציבים. במכתב פירטו ראשי הרשויות את ההשלכות ההרסניות של היעדר תקציב על ההתנהלות התקציבית הרציפה של היישובים, שממילא סובלים מגירעון תקציבי וממצב סוציו-אקונומי שלא עולה על 4. הם הסבירו שתוכניות חשובות, שהתחילו מתוקף החלטה 959, דינן להיפסק ואף להתבטל, ויש בכך ירידה לטמיון של כל העבודה הקשה שנעשתה במסגרת עבודה זו. כמובן שלמכתב שהם שלחו אין קול ואין עונה. כנ"ל לגבי מכתב שנשלח לפני כשבועיים לראש הממשלה, לשר האוצר, לראש אגף התקציבים, ושוב לשר צחי הנגבי, שיושב בראש המשרד לשיתוף פעולה אזורי,

אין קול ואין עונה. כאן אני עונה לך, כבוד השר יריב לוין. אתה עונה לידידי חמד עמאר שאין אפשרות לפתור את הסוגיה מבחינה חוקית, ואני עונה לך שזה לא נכון, שכן יש אפשרות וכן היה תקדים. בשנת 2014 ממשלת המעבר דאז העבירה החלטת ממשלה ל-12 חודשים בלבד שתקצבה באופן זמני את היישובים הדרוזיים, הלוא היא החלטה 2332. אני הגשתי הצעה דחופה לסדר-היום בנושא. שלחתי מכתבים לכל המעורבים בדרישה להיפגש באופן בהול, ואני דורשת מעל במה זו מכל המעורבים: קבלו אחריות, תאמצו את הפתרון שמציעים פורום ראשי הרשויות, תגבשו החלטה זמנית של הממשלה שתתקצב את האוכלוסייה הדרוזית והצ'רקסית,

ותמנעו מאיתנו את העוול הכה-מיותר והחמור הזה.

תודה, חברת הכנסת מריח. חבר הכנסת יועז הנדל, בבקשה, אדוני.

חברת הכנסת עומר ינקלביץ'. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שקט כאן היום לעומת אתמול, ושקט בכלל במדינת ישראל ביחס לכל מיני דברים שמתרחשים בעוטף עזה ובדרום הארץ כבר הרבה מאוד זמן. ביום חמישי האחרון הלכתי לבקר את אלון דוידי בשדרות. ביקרתי את אלון דוידי ועוד כל מיני חברים בשדרות. יצאתי מאלון ושמעתי על הדברים הנפלאים שיש בעיר, ואכן יש דברים נפלאים, והלכתי לאכול חומוס בעיר עם יוסי, קובי, חזי וג'קי. אז הם סיפרו לי על יום שישי האחרון, שלפני שבוע. בשעה 21:00, עשר רקטות, שעה לאחר מכן, חמש רקטות, ב-02:00 עוד רקטה. חבר'ה שצעירים ממני בכמה שנים מספרים על ההתמודדות שלהם עם החיים, שבעצם הם צריכים להגן על הילדים שלהם, ועל ההתלבטויות והצרות, ועל כמה שהם אוהבים את העיר ובאותה נשימה כמה שקשה לחיות בה. אני אומר לכם שלא יכול להיות שאנחנו שקטים. לא יכול להיות שמדינת ישראל, ולא אכפת לי אם יקראו לזה ימין חזק, ימין אגרסיבי, לאומי או לא לאומי, לא יכול להיות שאנחנו נקבל שיירו על תושבים שלנו שבוע אחרי שבוע. אין שום לגיטימציה למקבלי החלטות, לשליחי ציבור, לשבת בשקט, להתעלם ובכל פעם לשכוח מחדש שיורים על תושבים שלנו. אנחנו חייבים להגיב. אנחנו חייבים לתת להם ביטחון. אין מצב, ולא משנה מי עומד בראשות הממשלה, ולא משנה איזו קואליציה מרכיבים, אין מצב שיורים על תושבים שלנו, ופה שקט. תודה רבה לחבר הכנסת יועז הנדל. חברת הכנסת עומר ינקלביץ', בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת רויטל סויד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברותיי וחבריי חברי הכנסת, חוזר מנכ"ל משרד הבריאות שפורסם בשנת 2017 קובע שעלות החניה בבתי החולים לא תעלה על 20 שקלים ליום. למרות זאת, בתי החולים עוברים על חוזר המנכ"ל וגובים סכומים מופרזים מחולים ומבני משפחותיהם. השבוע פורסם כי בני משפחות חולים שבאו לבקר את יקיריהם בבית החולים רמב"ם בחיפה נדרשו לשלם בסוף היום 117 שקלים, פי שישה מהמותר על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות. בבתי החולים איכילוב גבו 56 שקלים עבור חניה, וכך גם בבתי חולים נוספים. לא יעלה על הדעת שחולים ובני משפחותיהם נאלצים להוציא סכומים גבוהים עבור חניה בבתי החולים. הגשתי הבוקר הצעת חוק שתקבע כי יוגבלו הסכומים המרביים הנגבים בעבור חניה בחניוני בתי החולים, וכי המחיר המרבי לא יעלה על 15 שקלים עבור שעת חניה, או 40 שקלים עבור יום של חניה. אני מקווה שהחוק יעבור, ובכך יסתיים המצב המחפיר שבו משפחות צריכות לשלם סכומים גבוהים כדי לעמוד לצד יקיריהן בשעתם הקשה.

תודה, חברת הכנסת ינקלביץ'. חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת ינון אזולאי. אדוני היושב-ראש, השר, חבריי חברי הכנסת, מישהו מכם שמע על המחלה שקוראים לה פיברומיאלגיה?

לפני ארבע שנים, כשפנו אליי חולים, ואני אומרת חולים, אבל זה בכלל לא ודאי שיקראו להם חולים, כי אומרים להם שאין בכלל מחלה כזאת, כשפנו אליי חולי וחולות הפיברומיאלגיה, שאלתי אותם: פיברו-מה? מה זה המחלה הזו? זו מחלה מאוד קשה, שבה אדם סובל מכאבים בכל הגוף, בשרירים, עד כדי שיתוק, לא מסוגלים לצאת מהמיטה. האנשים האלה לא מסוגלים לנהל שגרת יום, שגרת עבודה, כי אתה לא יודע אם תוכל לקום בבוקר ולצאת מהמיטה. זה מלווה בחרדה, בדיכאון, בכאבי ראש. החיים הם פשוט סיוט. יזמתי דיון מיוחד בכנסת כדי להעלות את המודעות, כי מסתבר שרופאי המשפחה שאמורים לטפל בזה בכלל לא ידעו שיש מחלה כזאת, וגם לא מהם התסמינים.

נפגשתי עם מנכ"ל ביטוח לאומי דאז שלמה מור-יוסף כדי לדבר איתו על כך ולהכיר בהם כנכים, כי הם לא מסוגלים לעבוד. אני שמחה מאוד, סוף-סוף, אחרי באמת כמה שנים, ואחרי שהם רתמו הרבה מאוד אנשים למאבק הזה, באמת במאבק של הרבה אנשים שעמדו לצידם, שהשבוע הכיר מנכ"ל הביטוח הלאומי שפיגלר במחלה הזו כמזכה בקצבת נכות, 40% נכות, גם נכות מצטברת. צריך באמת להגיד כל הכבוד, ורק שיהיו בריאים.

תודה, חברת הכנסת רויטל סויד. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה,

אחרון הדוברים להיום יהיה חבר הכנסת עודד פורר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

אמש, בתוכנית של אמנון לוי בערוץ 13, פורסם תיעוד מזעזע של שוטרים שמתעללים ומכים אזרח שכל חטאו היה שהוא הסריט מעצר של אדם אחר. אני שואל: עד היכן? עד היכן האלימות הזאת שהשוטרים מרשים לעצמם? בהמשך למה שאמר ידידי כסיף, השוטרים לא יכולים להרשות לעצמם, ולא משנה באיזה מעצר ומיהו אותו אדם, האדם הוא אזרח. צריך להפסיק את ההתעללות הזאת. אותו אדם איבד את ההכרה, פונה מחוסר הכרה, אתמול הוא התראיין עם שבר קשה ביד. אני שואל את השר לביטחון הפנים: עד מתי? כשהגשתי תלונה, הגשתי תלונה במח"ש לגבי יענקי רוזנברג, שגם הוא ילד עם צרכים מיוחדים, עדיין לא זכיתי למענה. אולי מח"ש, כמו שכבר אמרתי, זו מחלקה לחיפוי שוטרים. הגיע הזמן לעשות סדר בעניין, ושבמשטרה יבינו שהאזרח הוא אדם ושצריך להתנהג אליו כאל אדם ולא כאל,

תודה, חבר הכנסת ינון אזולאי. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אלון שוסטר. תודה, אדוני. גם בשבוע שעבר דיברתי פה כמה פעמים על המצוקה של המסעדות בעוטף עזה ובשדרות. עכשיו גם התבשרנו שמשרד הפנים מקצץ את מענקי האיזון לרשויות המקומיות באזורים האלה. אני פשוט לא מצליח להבין את המדיניות הזאת, שהולכת למקומות שמגינים עלינו, ששומרים עלינו, שנמצאים בחזית, בהם פוגעים הכי הרבה. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נתעשת, לפחות פה,

ונעביר אפילו בתקופה הזו את החוק שחתמנו עליו, כל חברי ועדת הכספים, שקובע מנגנון פיצוי למסעדות בעוטף עזה. אין שום סיבה שהמנגנון הזה לא יינתן, שהפיצוי הזה לא יגיע בסופו של דבר לאן שהוא צריך להגיע, בעיקר כשכולם תומכים. משרד האוצר אומר שהוא רוצה לתת את הפיצוי הזה, שר האוצר, ראש הממשלה, השר לפיתוח הנגב והגליל. אני לא מצליח להבין את אוזלת היד של הממשלה בעניין הזה. תודה, חבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה, אדוני. תודה לעודד, ובהמשך לדברים, אני מבקש להביא דברים בשם אומרם. חמשת ראשי הרשויות של עוטף עזה, שדרות וארבע מועצות אזוריות, הוציאו היום מכתב למנכ"ל משרד הפנים על הקיצוץ בתקציבי מענק איזון, וכך הם כותבים בחלקים מהמכתב: בחמש השנים שחלפו מאז סיום צוק איתן הצליחו רשויות העוטף לגדול ולהתחזק.

בשנתיים האחרונות מתמודדות רשויות העוטף עם מציאות ביטחונית לא יציבה. בלוני נפץ, טרור השרפות והכמות הגדולה של ההסלמות הקצרות הביאו להאטה משמעותית בצמיחה, ואני שומע גם דיבורים קצת יותר קשים על סדקים ביכולת. אני עובר, אומר כך: יש לציין כי גם הקיפאון המדיני, כך כותבים ראשי הרשויות, שבו ישראל שרויה בשנה האחרונה מקשה על מעבר תקין של תקציבים שהוקצו במסגרת החלטות הממשלה לרשויות העוטף. בהיעדר תקציבים, רשויות העוטף נאלצות להוציא מתקציבן השוטף על מנת לשפות את העברת הכספים ולמנוע פגיעה ישירה ב-50,000 תושבי שדרות ועוטף עזה. יישובי העוטף הם לא רק פריפריה גיאוגרפית או חברתית, אדוני היושב-ראש, אנחנו הקו הקדמי,

אני שם, של מדינת ישראל. אם ייפול המוצב הקדמי, תיפולנה ערי ישראל. פיתוח יישובי עוטף עזה והעיר שדרות הינו אינטרס לאומי, שיש לתת עליו את הדעת. לצערנו, בנקודה זו, אנחנו שבוע וחצי אחרי הסלמה נוספת, קיצוץ רחב כל כך של מענקי איזון,

לכל הרשויות ובעיקר לשדרות, חוף אשקלון ושער הנגב, הוא כגזר דין מוות על פיתוח הבנייה והצמיחה הכלכלית בעוטף. לאור כל הכתוב, אנו מצפים ממשרד הפנים, כך כותבים ראשי הרשויות, ממשרד הפנים, מהעומד בראשו, לבטל את הקיצוצים במענקי האיזון של רשויות עוטף עזה במיידי.

תודה, חבר הכנסת שוסטר. עד כאן נאומים בני דקה. אנחנו עוברים לנאומי בכורה. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה לשאת את נאום הבכורה שלו. מי שיברך אותו לאחר סיום דבריו הוא חבר הכנסת אוסאמה סעדי. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת הנכבדים, אתחיל את נאום הבכורה שלי בכנסת בתודה מיוחדת לכחצי מיליון מצביעים אשר תמכו ברשימה המשותפת והביאו אותי למעמד הזה. תודה לחברותיי וחבריי בחד"ש, אשר בחרו בי בבחירות המוקדמות ועשו הכול להצלחת הרשימה המשותפת. תודה למשפחתי, לאשתי, לשלושת בניי עאמר, סאאיד ולואא, אשר פעלו יומם ולילה, תמכו, וחיבקו אותי. תודה למשפחתי המורחבת, שלא חסכה מאמצים, סליחה על ההתרגשות, תמכה וחיזקה במשך שתי בחירות רצופות. (אומר בערבית: תודה לכולכם.) אדוני היושב-ראש, אני כאן כדי להרים דגל ולקדם מימושו של חזון, חזון לחברה ומדינה דמוקרטית, שוויונית ומשותפת: דמוקרטית שמבטיחה חופש ביטוי, חופש תנועה, חופש פעולה, וכל זכויות הבסיס של האזרחים, כהגדרתן בדמוקרטיה, שוויונית, פועלת למען שוויון אזרחי מלא ומקיימת אותו לכלל האזרחים ללא הבדל, ומקדמת צדק חברתי וחלוקתי הן במשאבים החומריים והן במשאבים התודעתיים, משותפת, מדינה שאין בה עליונות, אין בה זכויות יתר לשום קבוצה לאומית, ללא הגמוניה של קבוצה אחת על חשבון הקבוצה האחרת. מדינה שכל אזרח ואזרחית יוכלו להזדהות עימה ועם סמליה, כל אזרח ואזרחית ירגישו וינהגו כבעלי הבית, ולא כדיירי משנה. מדינה דמוקרטית, שוויונית ומשותפת הינה חזון שמכבד ונותן מקום לכל קבוצה לאומית או אתנית שחיה במדינה. זהו חזון אשר מימושו ייטיב עם שני העמים החיים בארץ. אדוני היושב-ראש, אני נולדתי וחי בכפר מר'אר, יישוב מעורב שחיים בו זה לצד זה נוצרים, מוסלמים ודרוזים. כפר אשר מתקיימים בו חיים משותפים תוך מתן כבוד והכרה בשונות ובייחודיות של כל אחת מהקבוצות, דבר אשר הופך את השונות למשאב. חברותיי וחבריי, אני בן העדה הדרוזית, גאה בהשתייכותי לעדה. נולדתי להורים ולמשפחה דתית, אשר כיבדה ומכבדת את הערכים האנושיים והדתיים. אני כאן כדי לייצג כל אדם באשר הוא. אני מייצג קו פוליטי של חד"ש ומייצג את התוכנית הפוליטית של הרשימה המשותפת, מחויב לסוגיות הקשורות לאזרחים הערבים כולם. יחד עם זאת, לעדה הדרוזית יש ייחודיות

הניסיון, שהצליח למדי, לצערי, להפריד אותה משאר האוכלוסייה הערבית. אינני טוען שאני הנציג הבלעדי של העדה הדרוזית, אך ישנן סוגיות שלא יועלו ככל הנראה על ידי אחרים, כגון עניינים של מניעתם של בני העדה להיות בקשרים עם קרוביהם או עם המקומות הקדושים להם בסוריה ובלבנון, מניעתם מלחגוג את חג עיד אל-פיטר, שהוא חג הרמדאן.

כל האוכלוסייה הערבית, על כל עדותיה, על כל פלחיה, נפגעה משני חוקים מאוד קשים. הפגיעה מחוק הלאום, שהיא פגיעה גם מעשית וגם מורלית, והפגיעה מחוק קמיניץ, חוק התכנון והבנייה, או נקרא לו בשמו המהותי: חוק ההריסה. הנזק הוא מוחשי: צווי הריסה, קנסות גבוהים. היום מחולקים קנסות בכל רחבי הארץ, במיוחד ביישובים הערביים במשולש. במסגרת חלוקת התפקידים ברשימה המשותפת לקחתי על עצמי להוביל את העשייה בתחום התכנון והבנייה. מדיניות האי-תכנון של היישובים הערביים היא מדיניות מכוונת שנמשכת מאז קום המדינה. המדיניות הזאת המיטה אסון על יישובים אלה. רבים נאלצו לבנות את בתיהם ללא היתר, תוכניות המתאר עוכבו במשך שנים עד שהפכו ללא רלוונטיות, שטחי השיפוט מצומצמים ביותר, רוב היישובים סובלים ממחנק תכנוני, עשרות אלפי בתים נמצאים בסכנת קנסות והריסות. אדוני היושב-ראש,

במקום שתיזום פתרונות לבעיות שהיא יצרה בעצמה, בחרה ללכת על כיוון הענישה, ענישה של האנשים שהם למעשה קורבנות, קורבנות של המדיניות שלה, קורבנות של מדיניות האי-תכנון במשך שנים. חוק קמיניץ נוטל סמכויות מוועדות התכנון ומעבירן ליחידת האכיפה הארצית. נוטל סמכויות של בתי המשפט ומעביר אותן לידי פקידים. מכאן, מהבמה הזאת, אני קורא לממשלת ישראל לבטל את החוק הזה. אני וחברים רבים כאן נפעל לביטולו לאלתר. חוק קמיניץ מתכתב יפה עם חוק גזעני בהצטיינות, הוא חוק הלאום. חוק הלאום הוציא את כל מי שלא יהודי ממעגל האזרחות, קיבע אותנו כאזרחים סוג ב'; פגע במעמדה של השפה הערבית, קבע שלשום עם אחר אין זכות הגדרה עצמית בארץ הזאת וכך סגר את הדרך לשלום, ומשריש את המציאות של כיבוש ושליטה על עם אחר. לחוק הזה, חוק הלאום, אין מקום במדינה שמחשיבה את עצמה למדינה דמוקרטית. אין דרך לתקנו, רק מחיקתו מספר החוקים תחזיר לאזרחים את התקווה שהמדינה תהיה מתישהו באמת שוויונית ודמוקרטית. אדוני היושב-ראש, אני פעיל שנים רבות ובתחומים רבים. אני מגדיר את עצמי כפעיל חברתי-פוליטי, ושנים רבות פעלתי כמארגן קהילתי. אני מאמין בשילוב העבודה הפרלמנטרית עם הפעילות הקהילתית והציבורית, לארגן ולהניע את הציבור לפעולה למול העוולות זו הדרך לקדם פתרונות, גם דרך הכנסת. זה דבר שאני מביא איתי לעבודה הפרלמנטרית. הדרך הזאת הוכיחה את עצמה כאפקטיבית. אנחנו עוד נראה את התוצאות למאבק בתופעת האלימות והפשיעה בחברה הערבית, מאבק שהתחלנו לפני קצת יותר מחודש. מאבקים ציבוריים של האוכלוסייה הערבית בשיתוף פעולה עם כוחות ליברליים ודמוקרטיים יהודיים תבטיח הישגים בקידום השוויון, הצדק החברתי והשלום. מדיניות הממשלה: כל הממשלות שהזניחו במתכוון את היישובים הערביים, האפליה ניכרת היטב בהיעדר תשתיות, בפערים בהשקעה בחינוך, בהפקעת קרקעות ובשיוך אזורי מסחר ותעסוקה למועצות אזוריות יהודיות שכנות. למעשה מדיניות הממשלות הזניחה את הפריפריות בכלל. אגב, תושבי הפריפריה הכי משמעותית, בדרום, גם בצפון, חיים פחות שנים, מתים יותר, עניים יותר, בריאים פחות ומעמדם הסוציו-אקונומי נמוך יותר. במיוחד בנגב: האוכלוסייה הערבית בנגב סובלת מתוכנית אחרי תוכנית, תוכניות עקירה. היום יש תוכנית על הפרק, שנמצאת בשלבי גיבוש ואישור, תוכנית הקרוונים. אגב, תוכנית הקרוונים היא שדרוג של תוכנית פראוור, היא מכוונת לעקירת כ-40,000 בדואים ממקומותיהם. תוכנית זו נמצאת היום בתהליכי גיבוש, וזה הזמן לעצור אותה. התושבים הערבים בנגב זכאים להכרה ולא לעקירה. בסופם של הדברים, אני, אנחנו, כאן כדי לקדם את המדינה כמדינה נורמלית. מדינה נורמלית, שוויונית, דמוקרטית ומשותפת. זה החזון שלי. מאבק ציבורי ומאבק פרלמנטרי יבטיחו את מימושו של החזון. (אומר דברים בשפה הערבית,

לבני עמנו ואנשינו התושבים הערבים, אנו אומרים: תודה על תמיכתכם. תודה על האמון שנתתם בנו. אנו מבטיחים לכם שלא ניכנע למדיניות

שאני אעלה לכאן ואברך אותך אחרי הנאום המקיף והבאמת-מרתק שלך היום, נאום הבכורה שלך.

למען הגילוי הנאות, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת בני גנץ המיועד להיות ראש ממשלה, אני וג'אבר היינו חברים לספסל הלימודים באוניברסיטה העברית בירושלים בתחילת שנות השמונים, 1982 1983. אני התחלתי ללמוד חשבונאות וכלכלה, ואחרי זה, בשנה השנייה, צירפתי גם את הפקולטה למשפטים, ואז ג'אבר הצטרף, בשנה השנייה, והוא למד שנה א' ספרות ערבית וייעוץ ארגוני וחינוכי. ומאז היינו ביחד, הנהגנו והובלנו את תנועת הסטודנטים הערבים באוניברסיטה העברית. הובלנו מאבקים סטודנטיאליים למען הורדת שכר הלימוד באוניברסיטאות אז, וגם היה מאבק פוליטי. אני והוא היינו אז חברים באותה מפלגה, חד"ש, המפלגה הקומוניסטית, אחרי זה נפרדו דרכינו הפוליטיות אבל נשארנו חברים בנפש, והיום אנחנו שוב ביחד ברשימה המשותפת. ג'אבר היה גם יו"ר ועד הסטודנטים הערבים באוניברסיטה. אני הייתי מזכיר ואחרי זה הייתי יושב-ראש התאחדות הסטודנטים הערבים. גם הייתה איתנו אז, באותה תקופה, כחלק מהמאבק וחלק מההנהגה הסטודנטיאלית אז באוניברסיטאות, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. היא הייתה אז באוניברסיטת חיפה. אני רואה היום, חבריי ברשימה המשותפת, גם אלה שנעדרים, לא בגלל שהם נעדרים, צריך לציין שחבר הכנסת איימן עודה נמצא בחו"ל, חבר הכנסת אחמד טיבי נמצא באילת בכנס העיתונות, אני חושב שכמעט כולכם גם הייתם חלק מהנהגת הסטודנטים. יוסף ג'בארין היה יושב-ראש הוועד באוניברסיטה העברית, מנסור עבאס גם, היבה, סמי, עופר, סעיד, ווליד, כולכם. אני אומר שאחרי זה ג'אבר המשיך לתואר שני באוניברסיטת חיפה. אחרי התיכון ג'אבר, והוא הזכיר את זה שהוא גאה להיות בן העדה הדרוזית אבל כמובן שהוא לא מייצג היום,

אני לא הנציג הבלעדי. זה צירוף מקרים שהיושב-ראש שנמצא היום גם הוא בן העדה,

יש הבדלים: איפה אתה נמצא, איפה אנחנו ואיפה ג'אבר נמצא. ג'אבר לא שירת בצבא, ממניעים מצפוניים הוא סירב לשרת בצבא. הוא גם פועל, והוא מאמין שצריך לבטל את חוק גיוס החובה לבני העדה הדרוזית, ולהשאיר אותו כבחירה ולא כחובה. וגם ילדיו, עאמר, סאאיד ולואא, הלכו בדרכו, וגם הם לא שירתו מטעמים מצפוניים. לאחר מכן ג'אבר עבד בחברה האזרחית. הוא עבד בכמה מהארגונים המובילים: עמותת שתי"ל, הוא היה סמנכ"ל, אחרי זה היה מנכ"ל עמותת סיכוי, ואחרי זה גם היה במכון מנדל, וגם בג'מעיית אל-אהאלי,

הוא גם אמר והגדיר את עצמו כמדריך קהילתי, והוא מאמין במאבק ציבורי. ובאמת, אחד המאבקים הקשים והמרים שהציבור הערבי והחברה הערבית ניהלו בשנות התשעים היה מאבק לביטול מס רכוש, דריבת אל-אמלאכ, שהיה בשיעור של 2.5%, וזה איים על מה שנשאר לנו מהקרקע הפרטית במדינה. והוא הוביל וגייס וארגן את החקלאים בחברה הערבית, וניהל מאבק ציבורי לצד המאבק הפרלמנטרי והצליח בזה, יחד עם,

בזמנו היה חבר הכנסת עבד אל-מאלכ דהאמשה והייתה סיעת חד"ש בזמנו, וזה היה חלק מהגוש החוסם בתחילת שנות התשעים, בתקופה של ממשלת רבין. ואיך שאתה אמרת, יש פה מאבקים. הוא ציין את זה שהיום הוא מרכז תחום חשוב מאוד, תחום שדורש מקצועיות, מיומנות,

התמדה, מאבק ציבורי. הרשימה המשותפת היום בחרה ומינתה את ג'אבר להיות מרכז צוות תכנון ובנייה ומניעת הריסות. לכן, חלק גדול וניכר מנאום הבכורה של ג'אבר נסב על חוק קמיניץ ועל חשיבות המאבק הזה. כבוד היושב-ראש, אני חושב שגם אתה בעצמך נאבק, ואנחנו פה ביחד, ואני חושב שיש כמעט תמימות דעים היום בכנסת שצריך לבטל את חוק קמיניץ,

בגלל שהוא פוגע בהתיישבות, אבל אני חושב שזה חוק שצריך לעבור מהעולם. אני חושב שג'אבר הוא נכס לרשימה המשותפת, נכס למפלגתו חד"ש, נכס לחברה הערבית. אני בטוח שאתה תצליח ותייצג נאמנה את הציבור שנתן בנו אמון, דיברת על חצי מיליון כמעט. אני חייב לציין פה, ובאמת אני מדגיש, חברי חבר הכנסת אחמד טיבי ציין את העובדה שראש הממשלה המיועד בני גנץ נמצא,

והוא נמצא גם כאשר חבר הכנסת סמי אבו שחאדה נאם את נאום הבכורה שלו בשבוע שעבר, וחשוב באמת להדגיש ולציין עובדה זו. אני רוצה לנצל את נוכחותך פה ולבקש ממך: לפני שעה נפגשנו בחדר של סיעת המשותפת עם נציגים של מועצת אל-קסום שבנגב ועם נציגים של הפזורה הבדואית שם והכפרים הלא-מוכרים. אני מדבר על שביתה של 34,000 תלמידים. זה היום השני של השביתה שלהם, בגלל שהם לומדים בקרוונים בלי שום תנאים, ואין הסעות, והעניין הזה לא זוכה לשום כותרות. אני חושב שהנושא הזה הוא נושא חשוב לכולנו. אז אם אתה יכול לעזור. וגם לצד הזה, ונמצא כאן השר סמוטריץ': אני מתפלא, אדוני השר, איך זה שעד עכשיו אנחנו מנסים לקבוע פגישות בעניין הזה עם מנכ"ל משרד החינוך, עם שר החינוך. אז הואיל ואתם באותה מפלגה, באותה סיעה, אני מבקש באמת, אם אתה יכול להירתם ולעזור בסיום העניין הזה. 34,000 תלמידים בבית,

אני רק מי מסיים, אדוני היושב-ראש, ומצטט את מה שאמר ג'אבר בריאיון ממש לפני הבחירות האחרונות.

(אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:

ההולכים בדרכם של סולטאן אל-אטרש, כמאל ג'ונבלאט, סמיח אל-קאסם, סלמאן נאטור, מוחמד נפאע ואחרים. אני פועל למען חברה דמוקרטית, צודקת, שוויונית ושיתופית, אשר בה חבורה אחת לא תשלוט על החברה ועל משאביה. אני מאמין בעבודה משותפת וקהילתית ופועל לשילובה עם העבודה הפרלמנטרית.) אני חושב שכמו שאמרת, ג'אבר, אני בטוח וכולנו בטוחים שאתה תצליח לשלב בין המאבק הפרלמנטרי לבין המאבק הציבורי למען השגת המטרות שלנו: שלום ושוויון. אשתו נוואל נמצאת כאן, אז אני מברך אותך ואת המשפחה, אנחנו גם חברים. אני בטוח שאת עמדת לצידו עם הילדים, עם כפר מר'אר, עם כל חצי המיליון. וג'אבר (אומר

תודה רבה. נאום הבכורה של חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה. בבקשה,

אגיד ליושב-ראש שהייתה לי הזדמנות לדבר בכנסת הקודמת, רק שיש מושג כזה ברכה לבטלה, ולא רציתי שתהיה ברכה לבטלה. אז זה רק מעיד על זה שאני קצת אופטימי לגבי זה שתוקם קואליציה,

אני מדבר עכשיו. אגב, צריך להגיד שמשפחת עסאקלה, משפחה חשובה במר'אר. ד"ר מג'יד עסאקלה הוא הרופא המשפחתי שלי. לא שומעים. אני אומר: ד"ר מג'יד עסאקלה, בן הדוד של חבר הכנסת עסאקלה, הוא הרופא של המשפחה שלנו, וגם אם צריך אותו ב-24:00, אז אשתי יודעת להשיג אותו ב-24:00. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בן הגליל אנוכי, מן הגליל באתי ואליו אני שב. שם נטועים שורשיי המשפחתיים והרעיוניים, שם גדלתי, שם חונכתי, שם עוצבה דמותי ושם אני חי עם משפחתי כיום. סבי הרב כמוס סופר היה הרב של הקהילה היהודית בעיר זאוויה שבצפון-מערב לוב. הרב סופר, זכר צדיק לברכה, עלה ארצה והקים עם קהילתו את המושב עלמה בצפון הגליל העליון. כשהוקם בית הכנסת במושב, לקחו אנשי המושב אבן מהכפר היהודי הקדום עלמא.

שכנראה הייתה חלק ממשקוף הפתח המרכזי והונחה מעל ארון הקודש, היה כיתוב בעברית ובארמית: יהי שלום על המקום הזה ועל כל מקומות עמו ישראל. אני מתפלל ביום הזה: יהי שלום גם על המקום הזה, שבו נמצאים שליחיו ונציגיו של העם היהודי ששב לארצו. במעמד חגיגי זה חסרים עימי אנשים יקרים לליבי, שהייתי נותן הכול על מנת שיהיו כאן עימי בשמחתי זאת. הראשון שבהם הוא אבי, בן-ציון סופר, אשר גדל במושב עלמה והיה למורה ומנהל בית ספר. בתחילת שנות השבעים החל אבא בפעילותו הציבורית, עד שבשנת 1983 נבחר לראשות המועצה האזורית מרום הגליל ובשנת 1986 נבחר לנציג המושבים בלשכת המפד"ל. אבא ז"ל היה אמור לעבור מהמנהיגות המקומית אל העשייה הפוליטית הארצית כחלק מרשימת המפלגה הדתית-לאומית המפד"ל, אך בתאריך כ"ה באדר תשמ"ז נהרג אבי בתאונת דרכים והותיר אחריו את אימי רחל ושישה ילדים. עמידתי כאן במקום הזה היא התגשמות חלומו הפוליטי של אבי וסגירת מעגל אישית ומקצועית.

רחל לבית לוזון, גידלה אותנו במסירות ובאהבה וחינכה אותנו לצד עבודתה החינוכית במושב ובאזור כולו. היא עשתה זאת בדרכה המיוחדת לה מאוד, האמינה בכל ילד וילד ובניגון המיוחד שלו. גם היא, כמו אבי ז"ל, חסרה לי מאוד במעמד מרגש זה. לאחר תקופת לימודיי במוסדות הציונות הדתית התגייסתי לצה"ל, וזכיתי לתקופת שירות ממושכת ומשמעותית כלוחם וכמפקד. רעיי לנשק, פקודיי ומפקדיי, אשר נפלו בהגנה על העם והארץ חסרים לי עד מאוד בכל יום, ובעיקר היום. בעיקר אני מבקש לשוב ולהזכיר כאן את זכרו של סגן מיכאל מיקי דדוש, אנחנו שנינו מאותו הכפר. מיקי נפל בקרב בשכם, שבו גם אני נלחמתי ונפצעתי, בסמיכות לקבר יוסף, בתאריך י"ג תשרי תשנ"ז. הוא חסר לי בכל יום ובעיקר היום. אני מקווה שעשייתי בבית הזה תכבד את מורשתם ואת זכרם.

במעמד זה אני מבקש לסרטט את הדברים היקרים לליבי, שאני מבקש לעשות למענם ולקדם בפעילותי הפרלמנטרית. ראשית ומעל במה זו, אני פונה אליכם אחיי ורעיי בני ובנות הציונות הדתית: בתקופה האחרונה אנחנו חווים משבר פוליטי בתנועה הדתית-לאומית כולה. ישנם אפילו קולות המדברים על התפרקות התנועה מנכסיה. הקולות הללו קוראים לנו, להנהגה הפוליטית, להתנער ביתר שאת מן המחלוקות הפנימיות ולעסוק במשותף ובמאחד. לצד מעורבותה ומאבקה של הציונות הדתית על הזהות היהודית של המדינה וחיזוקה של ההתיישבות, ידעה הציונות הדתית להוות גשר ולהוביל משימות לאומיות בנחישות, בתחושת שייכות, בגאוות יחידה ובהצנע לכת. כך היה עם מפעל ההתיישבות בנגב ובגליל בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, דרך הקמת מפעל ההתנדבות של השירות הלאומי, הקמתו של גוש אמונים, המכינות הקדם-צבאיות, הגרעינים התורניים, פעילות תנועות הנוער, החמ"ד ועוד. חיוניותה של התנועה התאפשרה תודות לרוח הגדולה ולחיבור לתורת ישראל, החיבור שמחיה ומזין את עולם התורה, הישיבות והאולפנות, ישיבות ההסדר והמדרשות, רבני הערים, היישובים והקהילות. תפקידה של התנועה הפוליטית, בין אם הייתה זו המפד"ל, האיחוד הלאומי או הבית היהודי, היה לדאוג לקמחה של תורה. בדיוק אותו מעיין נובע, התורה הקדושה, הוא זה שמחיה ומניע אותי לפעול בסוגיות לאומיות נוספות. ראשית, אני מבקש לחזק את ההתיישבות בגליל. הפייטן רבי יצחק סונה שר: "אל גליל,

אשרייך ארץ הגליל, / כמהה נפשי לך הגליל, / אל גדולייך צדיקים, / אל קדושייך תמימים". כשאני חושב על הגליל נפשי כמהה לא רק לצדיקים ולקדושים שנפטרו מן העולם, אלא אל כל אותם אלו הקמים לעמל יומם, חיים ופועלים בצפון הארץ בתחומי העשייה השונים. אני מבקש לחזק ולסייע בפיתוחו הכלכלי של הגליל, לעודד יזמות עסקית ולתמוך בה, כדי שעוד רבים וטובים יחליטו להישאר בגליל או יבואו לגור בגליל, יקימו בו את ביתם ויחד איתנו יעצבו את העתיד של צפון הארץ. ראוי שכנסת ישראל תסייע להם בהגשמת החזון הציוני. אני מאמין שפיתוח כלכלי והבאת מנועי צמיחה לגליל הם המפתח להתפתחויות נוספות בבריאות, ברווחה, בחינוך, בתרבות, בחקלאות ועוד. יש לקדם זאת במרחב מטרופוליני כזה שישרת ויאפשר בעיקר צמיחה ומקומות תעסוקה לכלל הצפון. אני מתכוון להתמודד עם האתגרים הניצבים בפנינו בחברה הערבית בצורה אמיתית, ולא כפי שהיא באה לידי ביטוי לאחרונה על ידי נציגיה בכנסת. אני מתכוון לפעול לחיזוק השותפות וברית הדמים עם אחינו לנשק בני העדה הדרוזית. אני מתכוון לפעול לחיזוק ההתיישבות היהודית בגליל, לעשות כמיטב יכולתי להפסיק את ההגירה השלילית של צעירים למרכז, ולהעניק חיזוקים ותמריצים כלכליים לזוגות צעירים ולסטודנטים.

אני מבקש לתמוך בחיילי צה"ל ולסייע להם. לפני 23 שנים עמדתי בבית הנשיא עזר ויצמן ונתבקשתי לדבר כנציגם של פצועי צה"ל. מולי ישבו עשרות פצועים ובני משפחותיהם. בין היתר אמרתי אז כי האנשים היושבים כאן לפנינו הם העדות החיה לחוזקו וחוסנו של העם. לכן עלינו לפעול למען נכי צה"ל ולוחמיו, משפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה. אני מאמין שכחברה לוחמת וכעם שנלחם על קיומו, לצד טיפוחם של ערכים שונים עלינו להוקיר ולהעלות על נס את אלה שנותנים את היקר מכול למימוש זכותנו על הארץ הזאת. עלינו לבכר אותם על פני האחרים, לסייע להם בשליחותם ולחזק את רוח ההתנדבות בישראל. לכן אני מבקש להמשיך לפעול למען זכויותיהם של משפחת השכול במעגלים רחבים יותר מהמעגלים המוכרים לנו, כגון: אחים שכולים ובנות זוגם של לוחמים שנפלו בקרב. כמו כן, מדינת ישראל צריכה לעשות כל שביכולתה כדי להביא לקבר ישראל את חייליה שנפלו מעבר לקווי האויב. כמי שלחם ופיקד אני מבקש להרים את קרנם של הלוחמים בסדיר ובמילואים ולסייע להם בכל אשר אוכל בעשייתי הפרלמנטרית. בכוונתי לסייע, להוקיר ולעזור בכל כוחי לאותם גיבורים, שאומנם חזרו מהקרב שלמים בגופם אך מראות המלחמה ורשמיה פצעו את נפשם ומותירים אותם להתמודדות יום-יומית. כמו כן, אני מבקש לסייע לנפגעי פעולות האיבה. כמדינה וכחברה המתמודדת עם פיגועי טרור מאז ראשית הציונות, עלינו לעשות יותר על מנת להקל על המשפחות השכולות ועל נפגעי פעולות האיבה. לבסוף, אני מבקש לחזק את הקשר עם אחינו, עם התפוצות, ולעודד את העלייה ארצה. כל עוד יהודים רבים בחרו לקבוע את חייהם מחוץ לגבולות ישראל וכל עוד יהודים שואפים לעלות לישראל, המשימה עדיין לא תמה. אדוני היושב-ראש, בימים אלו מדינת ישראל נכנסת לעשור השמיני של חייה. אין היא עוד מדינה צעירה הנאבקת בצעדיה הראשונים, ואין היא יכולה לנוח על זרי הדפנה של עשייתה המבורכת בשבעת העשורים האחרונים. אני מאמין שהחברה במדינת ישראל שואלת את עצמה וצריכה לשאול ביתר שאת לאן מועדות פניה, האם היא נוהגת כנער מתבגר, הפורק כל עול ומפקפק בסמכות הדורות שקדמו לה, או שמא היא צופה פני עתיד ונוהגת באחריות לאומית ומחזקת יותר את ייחודה כדמוקרטית בעלת זהות יהודית? במאמרו "ארץ ישראל" כתב הרב מאיר יהודה גץ, שהיה רב הכותל ודמות חינוכית משמעותית בחיי משפחתי,

"האם נסתפק בכך שיש לה" לארץ ישראל, "חזות יפה ונקייה, בניינים נהדרים, חורשות נאות וכבישים סלולים?

עלינו לשאוף שגם התוכן הפנימי שלה, והוא עם ישראל היושב עליה, יהיה נאה ומשובח ופרי הילולים של תרבות ישראל סבא, ללא חיקוי של אומות העולם, אלא שעם ישראל יהיה אור לגויים, ממלכת כוהנים וגוי קדוש, וזה לא דמיון". אני מאמין שחובתנו להמשיך ולהגשים את חלום הדורות ולהצליח להקים כאן חברת מופת שתהיה אור לגויים. לסיום, אני מבקש להודות ביום הזה לכל אותם אלו שליוו אותי בעשייתי ולבקש את סליחתם על היעדרותי מן הבית: לאשתי היקרה עדינה, לילדיי המקסימים בן-ציון, הדר,

אפרת, רחל, רוני ומשה הקטן, שהוא בטח לא מבין. לכולם התודה ולכולם הברכה. אני מברך את כולנו, כפי שהתברכו עם ישראל בחנוכת המשכן במדבר, על ידי משה רבנו: "ויהי נֹעם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו".

בהצלחה.

אדוני היושב-ראש, השר, חברים, אופיר, האמת, שאני לא רוצה לקלקל לך, אופיר. נתת נאום באמת מרגש. כן, מרגש עד דמעות, גם בהיבט האישי, במסלול הנהדר שעברת, וגם בהיבט הציבורי. ולפעמים כל המוסיף גורע.

זאת זכות גדולה מאוד עבורי לעמוד כאן, כאילו שאני איזה זקן גדול, ולברך אותך. אתה כבר קדנציה שנייה בכנסת. זה כבר ותק. פעם הייתה פנסיה אחרי שתי קדנציות, נכון?

זאת אגדה. אגדה? כפי שאופיר עמד כאן עכשיו,

באמת בנאום מרטיט שסקר את ההיסטוריה שלו בענווה, הוא דילג על העובדה שהוא קיבל צל"ש על התפקוד הבאמת-מרשים שלו באותו קרב ידוע בקבר יוסף. איבד את עינו, אחת משתי עיניו, בתרומה שאין למעלה ממנה בסוף. מגש הכסף של מדינת ישראל מורכב מנופלים ומורכב מאנשים שמסרו חלקים מגופם ומנפשם בצניעות, בענווה, בלי לנפנף בזה. אופיר, אני מכיר אותך כבר כמה וכמה שנים, ואני באמת חושב, אנחנו אומרים: "לא ברעש ה' קול דממה דקה". השקט שלך, הצניעות והענווה שלך נוסכים עליך חן ויכולת לייצר הסכמות ושיתופי פעולה, ולהניע המון המון המון תהליכים עם אנשים שחושבים כמוך ועם אנשים שחושבים אחרת ממך ומצליחים להגיע להסכמות. ונדמה לי שזה יתרון עצום שאתה מביא אל הבית הזה, וגם אל הצד שלנו במפה הפוליטית ואל המפלגה שלנו. אין לי ספק שאתה תוכל לייצר כאן, בבית הזה, שיתופי פעולה יוצאים מן הכלל עם שלושת הצירים המרכזיים שהצבת לעצמך כאן, בנאום הזה.

הרמת על נס את הגליל כאתגר ציוני גדול. ובאמת, מילה טובה לכל המשפחה. הזכרת את הוריך, זיכרונם לברכה, עם השורשים, עם האכפתיות, עם האחריות והעשייה הציבורית,

את אשתך, ותרשה לי להזכיר גם את שורשיה של אשתך, משפחת בטיש, שגם כן שנושאת בעול במשך הרבה מאוד שנים בעשייה ציבורית,

באותו שקט, באותה צניעות. לא סתם, כנראה, משפחות מתחברות. וגם פה אני מכיר, ומוקיר, הרבה מאוד שנים. שתזכה, בעזרת השם, לשרת את הקדוש ברוך הוא ואת עם ישראל בתהליך התשובה והגאולה שאנחנו זוכים להיות בתוכו, מתוך נועם ה' וברכתו, כפי שליוו אותך ואת משפחתך עד היום. תודה רבה. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, י"ד בחשוון התש"ף, 12 בנובמבר 2019, בשעה 16:00.